אני מתנצל על העיכוב בפתיחת הדיון, הדבר נבע כפי שכולם יודעים מהרצון שלנו להיבדק, על מנת להבטיח ששהייתנו עם חברנו הטוב, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, לא גררה או לא ייסדה שרשרת הדבקה חדשה כאן בחדר הוועדה. זו ההזדמנות לאחל איחולי החלמה

גם לחבר הכנסת סעדי וגם לחברי וחברות הכנסת הנוספים ועובדים ועובדות אחרים של הבית הזה שהם חולים מאומתים. אנחנו בדיון נוסף בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הארכת תוקף והוראות נוספות), דיון אחד מיני רבים. הנושא הזה ילווה אותנו באינטנסיביות גם בהמשך השבוע וגם בשבוע הבא. אנחנו נקיים דיון נוסף ביום חמישי, ולאחריו ניפגש שוב ביום נראה, אבל גם השבוע נקיים שלושה דיונים וגם בשבוע הבא. בגדול, אם לא יהיו שינויים, המטרה היא שבראשית השבוע, לא הבא אלא זה שלאחריו, אנחנו נסיים את ההתקנה של החוק כאן בוועדה ונביא את הדברים להצבעה, כך שיוותר שבוע למליאת הכנסת לאשר את החוק עצמו בקריאה שנייה ושלישית. חבריי וחבריי, נמצאים אתנו היום חבר הכנסת בגין וחברת הכנסת לסקי, תודה על הצטרפותכם. אנחנו רגע שמים בצד את הקריאה הרציפה בסעיפי החוק. אנחנו כבר לקראת סיום הקריאה. אני מזכיר שגם ביום ראשון עסקנו בנושא ההיוועדות החזותית וחוק ההיוועדות החזותית ונתנו שם גם כמה סימנים, נחזור לחוק הזה שבוע הבא. אנחנו רגע שמים בצד את המעבר הסדור על סעיפי החוק, כדי לקיים דיון שהוא במידה מסוימת דיון פתיחה, כי אני מניח שעוד נעמיק בעניין, אם לא ביום חמישי, אז בשבוע הבא, למה שאנחנו רואים אותו כאחד מן השינויים החשובים במסגרת החוק המתוקן. הדבר הוא פרי התדיינויות שלנו עם משרד הבריאות ועם משרד ראש הממשלה, כמובן בליווי שוטף של משרד המשפטים. אנחנו מיד ניגש להצגה היותר סדורה, ואולי נכון יהיה לעשות את זה, אדוני היועץ המשפטי, דרך ממש קריאה של הסעיפים, אבל אני כן רוצה לומר שביסוד השינוי הזה עומד הרצון שלנו, שנתיים לאחר תחילת ההתמודדות עם המגיפה, לבצע הבחנה בין מדרגות שונות של מצב החירום או של ההתמודדות עם המגיפה והשלכותיה. הרעיון הבסיסי שמונח בהצעה שלפניכם הוא לבצע הבחנה בין מצב מיוחד, או מצב בריאותי מיוחד, לבין מצב חירום בריאותי, ושני המצבים האלה משקפים שתי דרגות שונות של חומרת האיום הבריאותי שנשקף מהתפשטות נגיף הקורונה. כשניכנס לגוף הניסוחים, נדבר על ההבחנות בין שני המצבים, אבל דומני שכולם בגדול מבינים במה מדובר. חווינו בשנתיים האחרונות גלים של תחלואה, שבוודאי היו איזושהי סיטואציה של דחיפות מוגברת וצורך בהפעלת מגוון רחב מאוד של סמכויות וצורך לתת מענה מהר מצד הממשלה להתפתחויות, כמעט ברמה היום יומית, וגם היו לנו תקופות, ואולי התקופה בין הגל השלישי לרביעי היא הדוגמה הטובה ביותר, המייצגת, כי כבר היינו עם חיסונים וכו', שיש המשך התמודדות עם המגיפה, עדיין בארגז הכלים הממשלתי צריכות להיות סמכויות מיוחדות, צריכים להיות כלים מיוחדים, אבל אנחנו במקום שבו הדחיפות וחומרת הצעדים הם יותר מצומצמות. קודם כל, ההצעה שאנחנו מביאים עושה את ההבחנה בין המצב המיוחד לבין מצב החירום וקובעת גם מה הפרוצדורה של ההכרזה הממשלתית למעבר ממצב מיוחד למצב חירום, ומה תפקידה של הכנסת במליאה ובוועדות בהקשר של המעבר הזה. אני אוסיף על זה את האמירה הבאה, שההבחנה בין המצב המיוחד לבין מצב החירום ותיכף נראה את זה כשניכנס לגוף הניסוחים נעה בעיקר על שני צירים: הציר האחד הוא ציר הסמכויות שיש לממשלה, מה הוא ארסנל הכלים שעומד לרשות הממשלה בכל אחד מן המצבים, כאשר אני חושב שברור לכולנו שגם במצב בריאותי מיוחד, צריך להיות ארגז כלים מגוון דיו להתמודד עם האיום האפידמיולוגי, ובאותה נשימה, ברור שישנם כלים שצריך לשמור רק לאותם רגעי שיא של החירום הבריאותי, למשל: קל לדבר על סגר כצעד שאתה שומר אותו רק לארגז הכלים המשודרג לתקופת חירום, או החלטות שהן החלטות רוחביות ודרמטיות. זה לא רק סגר, יש עוד דברים. זה ציר אחד, והוא הצורך שלנו לומר מה הנמצא בארגז הכלים של המצב המיוחד, ואיזו תוספת יש לארגז הכלים במצב החירום. הציר השני, שאני חושב שכאשר נסתכל על הנוסחים, נבין שבמידה מסוימת הוא הציר היותר משמעותי, זה ציר הפיקוח הפרלמנטרי. חוק הסמכויות המיוחדות יש בו מגוון כלים לא שגרתיים, אבל יש בו גם פרוצדורות מאוד לא שגרתיות במערכת היחסים בין הרשות המבצעת לבין הרשות המחוקקת, דרך ההפעלה של אותם הכלים, ובגדול כולנו יודעים, אנחנו משטר מאוד מאוד חריג של תחיקה, שבו אמנם הכנסת צריכה לתת את הסכמתה למרבית הצעדים, אבל כוחה של הכנסת מאוד מוגבל על ידי הכנסה אוטומטית של התקנות לתוקף ושל צמצום מרחב ההתדיינות של ועדות הכנסת עם הממשלה על הצעדים. ההצעה שמונחת לפנינו מייצרת שני משטרים שונים לדיאלוג בין הכנסת לבין הממשלה בשני המצבים השונים.

בזמן החירום, אנחנו נשארים עם המשטר שקיים היום, עם טיוב מסוים שבמקום חלון זמן אני אומר טיוב מסוים, לשיטת המקלים זה טיוב דרמטי, לשיטת המחמירים זה טיוב מסוים, אני לא אומר קל, אבל בגדול אנחנו נשארים עם הרעיון שהממשלה מחוקקת תקנות, ולכנסת יש חלון זמן מאוד מאוד מוגדר לאשר או לדחות, והתקנות נכנסות לתוקפן אם הכנסת לא דחתה את כניסת התקנות וחלון הזמן עד עכשיו היה 24 שעות, הוא הופך להיות 48 שעות, ואנחנו לא מקלים בזה ראש. ואז הכנסת צריכה לאשר בדיעבד. אם היא לא אישרה עד הזמן הזה, היא צריכה בוועדה או במליאה.

בוועדה או במליאה, אבל במובן הזה, השינוי במצב החירום הוא לא שינוי דרמטי, הוא שינוי מסוים של מעבר ל-48 שעות במצב החירום. השינוי הדרמטי קורה במצב המיוחד. פה ישנו בגדול שיקום של מערכת היחסים בין הממשלה לבין הכנסת, בראש ובראשונה במובן שכדי להכניס תקנות לתוקפן, צריך אישור של הכנסת, או אישור של הוועדה או אישור של המליאה. גם כאן קבענו איזשהו מנגנון ייחודי, שאומר שלרשות הוועדה עומדים חמישה ימים לתיקון התקנות, ואם לא, העניין עובר למליאה, וזה איזשהו איזון בין המקום של הוועדות לבין המקום של המליאה. כן חשוב לומר, שגם במצב המיוחד, ישנם שני שסתומי ביטחון עבור הרשות המבצעת:

במידה שהוועדה לא מאשרת את התקנות והעניין עובר למליאה, יש לממשלה הסמכות בהכרזה, בהודעה, בפרסום ברשומות, להאריך את תוקף התקנות הקיימות, לא להכניס לתוקף את התקנות החדשות, זה מחכה לאישור המליאה, אבל כדי שלא נימצא במצב של פער, של לימבו, שמכיוון שהכנסת לוקחת את הזמן לדון בתקנות, אנחנו נמצאים במציאות שבה אין שום הסדרה של ההתמודדות עם הנגיף, לממשלה יש הסמכות להאריך. כמו שזה כתוב כרגע, זה אוטומטית. לממשלה סמכות לבטל את זה, אבל - - - בסדר גמור, אפשר להיכנס לפרטים האם צריך בשביל זה הכרזה או לא, נשמע, אבל כעיקרון - - לא לסרבל. --בסדר גמור, אבל כעיקרון מה שחשוב זה שאנחנו לא מותירים את הממשלה בלי כל מענה, זה לא שהתקנות מתפוגגות ועכשיו אנחנו שבוע בלי שום משטר. אמנם התקנות החדשות לא נכנסות לתוקף עד שהכנסת מחליטה, אבל התקנות הקיימות מקבלות מעין הארכה, אלא אם הממשלה מבטלת. השסתום השני שמלווה אותנו לכל אורך החוק, זה הנושא של חריג הדחיפות. גם במצב המיוחד, ובוודאי במצב החירום, ההצעה שלנו מותירה בידי הממשלה את היכולת לומר: יש פה שינוי נסיבות, שמחייב מהלך מאוד מהיר, אנחנו עוד לא בהכרח בשלב של מעבר למצב חירום, כי אולי זה איזשהו אירוע נקודתי וכו', והממשלה מפעילה גם במצב המיוחד חריג דחיפות, שמאפשר הכנסת תקנות לפועל, ואז כמובן עומדת לוועדה הזכות לבטל את התקנות. חריג הדחיפות הזה, שאנחנו נעמוד עליו שהשימוש בו יהיה רק מנסיבות או נוכח נסיבות אפידמיולוגיות, ולא כתוצאה מעניינים אחרים, הוא מעין המנגנון המאזן להשבה של משטר התחיקה, שקיים יותר בשגרה ושעליו אנחנו עומדים ליתר איזון בין הרשות המבצעת לרשות המחוקקת. מיד ניכנס לפרטים. נציגות משרד הבריאות ומשרד המשפטים, אם תרצו לפני שאנחנו קוראים גם להעיר, בבקשה. אני רוצה לומר לחבריי, שאני חושב שהאחריות שמוטלת לפתחנו הולכת למצוא פה איזושהי דרך ביניים, שמצד אחד כן משפרת משמעותית גם את יכולות הפיקוח הפרלמנטרי שלנו, וגם מבצרות את ההגנה על זכויות היסוד, ובאותה נשימה, אנחנו עדיין מצויים בעיצומו של מצב בריאותי, אני אקרא לו מיוחד,

כרגע עם האומיקרון אני חושב שאנחנו בסיטואציה של חירום. זה הכי חירום. הכול בסדר, אני לא כופר בזה, אבל אני גם אומר שאם לא היינו עכשיו באומיקרון אני חושב שלגבי מצב האומיקרון לא צריך להתאמץ כדי לשכנע בהיעדר האומיקרון, אני חושב שצריך להכיר בזה שאנחנו עדיין בהתמודדות בריאותית לא שגרתית, שמחייבת איזושהי הסדרה נורמטיבית, שמעצימה את ארגז הכלים שקיים בידי המדינה. אני רוצה להזכיר שכל המהלך של חוק הסמכויות המיוחדות, שאני גם מציע לשנות את שמו, החוק צריך להיות חוק ההתמודדות עם נגיף הקורונה, הדגש בו הוא לא רק על הסמכויות, אבל זה דבר שולי, נגיע לזה, זה עניין ציורי-ספרותי, נגיע לזה אחר כך. אני רוצה להזכיר שהחוק הזה נולד מתוך רצון להימנע משימוש בתקנות לשעת חירום. מתוך רצון? הכריחו. לא משנה, רצון של בית המשפט העליון.

אני אנסח את זה אחרת. החוק הזה בסופו של דבר מייצר מערכת נורמטיבית, שמונעת את הצורך להשתמש לפרקים במשורה, אבל זה לא משנה, זאת אומרת: אם החוק הזה לא קיים, סביר להניח שהאלטרנטיבה לא היתה שימוש בכלים שקיימים היום בפקודת בריאות העם ותו לא. סביר להניח, שבהיעדר חוק מפורט, היינו מוצאים את עצמנו בשנתיים האחרונות משתמשים לא מעט בתקנות לשעת חירום, שהייתי אומר שהנזק הנורמטיבי שלהן, החוקתי שלהן, הוא גדול לאין שיעור מהפעולה על פי החוק הזה. אז יש פה שני קטבים, שאנחנו צריכים להלך ביניהם, התמודדות עם מצב שהוא מיוחד, שהוא לא שגרתי, ובין הרצון לא להותיר את החוק כפי שהוא. עברנו שנתיים, למדנו דברים, ראינו איפה אפשר קצת לשחרר את החגורה, איפה צריך להותיר אותה מהודקת, וזו מטרת המהלך שבו אנחנו מתחילים לעסוק היום. אלא אם ישנן הערות של משרד המשפטים או משרד הבריאות שאתם מבקשים לומר בפתח הדיון, וכמובן אם חברי הכנסת רוצים להתייחס בכל רגע נתון אם לא, היועץ המשפטי, תוסף את ראייתך, ואז אני מציע שנצלול להסדרים המוצעים. אני חושב שהצגת את הדברים בצורה מפורטת. אין לי הרבה מה להוסיף, אלא רק שני חידודים לפני שנעבור להקריא: אחד, המתכונת הבסיסית של ההפרדה בין שני המצבים מבוססת על זה שההבחנה מתבססת על מצב התחלואה, שאנחנו נצטרך בדיוק לכתוב בצורה הכי ברורה איך לאפיין את שני המצבים, אבל יהיה איזשהו סטנדרט בריאותי, אם אתה במצב הנמוך או במצב הגבוה. ההשלכה של זה או התוצאה איפה אתה נמצא היא רמת הסמכויות שיש לממשלה ורמת הפיקוח הפרלמנטרי, אלה שתי התוצאות שנובעות במידה רבה מאיזה מצב אתה נמצא. אבל יש פה איזושהי הגדרה מעגלית. אבל זה לא רק רמת התחלואה.

אני מסכים, לכן בדיוק הייתי בדרך להוסיף ולומר שיש פה מידה מסוימת נכון, אני חושב שהיא מובנית בכל הדבר הזה, אפשר לקרוא לזה מעגליות, שההסתכלות היא לא רק על רמת התחלואה, אלא גם על זה שאתה צריך את הסמכויות וצריך את הדחיפות. נכון, יש גם את הפן הזה, אבל זה תנאי נוסף. אתה קודם כל צריך לעמוד באיזשהו רף בריאותי כדי לעלות לרמה הגבוהה יותר, אתה צריך לעמוד ברף בריאותי, הממשלה צריכה להגיד: אני עומדת ברף הבריאותי הגבוה יותר, ובנוסף או שאני צריכה את הסמכויות הנוספות, או שאני צריכה את הפעולה המהירה יותר, ולכן אני צריכה סוג אחר של פיקוח פרלמנטרי, אני צריכה את שני הדברים, גם את הרף הבריאותי, וגם הקלה באחת משתי התוצאות. אנחנו כאילו מנסים להוסיף, אבל בעצם לדעתי אנחנו גורעים כשאנחנו עושים את זה. אני לא נעול שהבנתי את השאלה, תו ירוק לצורך העניין איפה הוא יושב. כי יש איזשהו אזכור אליו לזה. לא, רק תו ירוק בלי אופציה לבדיקה שלילית. אבל תו ירוק בלי אופציה לבדיקה שלילית לא היה לנו. זה בתיקון הזה. אנחנו רוצים את זה? כתבתי אם הוועדה, זה בהצעת החוק הממשלתית. אני אומר אם הוועדה תשאיר את זה, בוודאי רק במצב הגבוה. אז אני שם פה את הקיפול הקטן, שההתנגדות תירשם. לא הבנתי איפה תו ירוק נמצא. גם אני כרגע לא בעד לאפשר את העניין הזה. אבל אני אומר לעניין תו ירוק, תו ירוק אפשר לכאורה בשני המצבים?

אוקי, אז בוא נדבר על משהו אחר - - סגר.

איסור התקהלויות מעל 10,000. טוב. באיסור התקהלות לא קבענו את המספר. איסור התקהלות, נניח, לא משנה מה תבחר. זה כמו שאלתו של רבי ירמיה, הרגל בשני הצדדים. ברגע שאתה אומר: כדי להשתמש באיסור מסוים שנמצא ברף הגבוה יותר, ולמרות שמספיק לי רק הוא, באופן נקודתי מספיק רק לעבור אליו, אני לא צריך הכול עכשיו, רק איסור התקהלויות, רק לסגור נתב"ג, הרי היתה סיטואציה שבה אמרנו: תחיו בישראל כרגיל, אם סוגרים את נתב"ג, אנחנו מדינת אי, ובאיסור סגירה כתוב במפורש, הגבלות על כניסת אזרחים ותושבים במצב המיוחד אי אפשר. אפשר.

כניסה לא, אבל עכשיו שים לב שעכשיו אפילו באומיקרון, לא היה איסור כניסה, היה איסור יציאה. אני לא אומר מה היה, אנחנו הרי מחוקקים צופים פני עתיד. אז הממשלה תצטרך לעלות רמה. בדיוק, ואז נוצר מצב ושוב, בחרתי את זה כדוגמה, אפשר לחשוב על 1,000 דוגמאות אחרות, תזרמו אתי עם הדוגמה נניח שאני יכול להגיד: חבר'ה, אם אנחנו סוגרים עכשיו את נתב"ג, אין מצב חירום בישראל, אין עלייה בתחלואה, הכול בסדר, רק תסגרו את נתב"ג והכול סבבה, צאו לבלות. אתם מייצרים פה את התמריץ או את הצורך להעביר את כל מדינת ישראל למצב חירום, כי אני צריך להשתמש באיזה רובריקה אחת. יש לי הצעה. יכול להיות ששווה להגדיר גם במצב מיוחד, אם סברה הממשלה, באישור ועדת החוקה,

שכדי להימנע מהגעה למצב חירום, כאשר המטרה שלי לצמצם את מצב החירום, צריך להשתמש באחד הכלים בארסנל, עם הפיקוח הפרלמנטרי של המצב המיוחד הזה, מותר באיזה אישור חריג,

זו ההערה שלי, תחשבו שאנחנו לא מנסים להגן על המצב המיוחד וכתוצאה מזה אנחנו זורקים את עצמנו למצב חירום. רק להשיב להערה של חבר הכנסת רוטמן, אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, זו אחת הסיבות שכשאנחנו ניסינו לתכנן את ההצעה הזאת וכמובן אפשר ללכת בכיוון הזה ניסינו דווקא לאפשר כמה שיותר סמכויות במצב הנמוך, כדי לא לפתות את הממשלה או לחייב אותה לעבור למצב הגבוה. אם תשים לב, תראה שכל הסמכויות שאי אפשר כרגע להפעיל במצב הבריאותי המיוחד, במצב הנמוך, הן סמכויות שלא הופעלו עכשיו באומיקרון. האומיקרון הוא לא ממש דוגמה, אבל שוב, מודל של עיר אדומה; אני רוצה עכשיו לסגור את חיפה, כדי שזה יהיה רק בחיפה. לא, צריך לומר - - - צריך לעבור למצב חירום. נכון. יכול להיות שעדיף לומר: אין בעיה, תעשה את זה עם מנגנוני פיקוח פרלמנטריים תקיפים יותר. ברור, אני רק רוצה לומר בהקשר הזה שכאשר מדובר על פגיעה - - אגב, כמובן שבחרתי את חיפה, כי חיפה היא האדומה... נכון, נדאג להשאיר אותה ככה. ממלא מקום ראשת העיר מדגל התורה בחיפה. שמנו לב שהוא מדגל התורה. הוא מאיכות הסביבה. אנחנו זוכרים איך דגל התורה תמכה באישה לראשות עיר, אנחנו זוכרים...אנחנו זוכרים איך דגל התורה היא זו שאפשרה את בחירתה של אישה ישראלית לראשות עיר, ומכאן שגם לשיטת דגל התורה אין בעיה במינוי נשים לתפקידים שלטוניים, ואנחנו מאחלים לדגל התורה, שגם ברשימתה תהיינה נשים. בתוך המפלגה נציגות מפלגה. לבצע נטיעות בשנת שמיטה,

גם את זה הבנו. כבוד היושב-ראש, אני רוצה

אני חושבת שהתפקיד שלנו כוועדת החוקה, חוק ומשפט זה להחזיר לכנסת את הסמכויות שלה. יש פה חוכמה של הציבור, שהוא גם שותף לדיונים. הדיונים פה לוקחים בחשבון פרמטרים רחבים יותר. ראינו את זה בעניין הילדים שלא יכולים לעשות בדיקות, ראינו את זה בעניין הבריכות, ראינו כל מיני מצבים, שדווקא ההערות של ועדת החוקה, חוק ומשפט לוקחות בחשבון את החיים עצמם וגם את המשטר הדמוקרטי. יש לי קושי עצום לאפשר לממשלה אחרי שנתיים עדיין לפגוע בזכויות ללא אישור הכנסת. אני חושבת שזה מצב שהתרגלנו אליו והרגילו אותנו, וזה דבר רע, ואנחנו צריכים לעשות הכול כדי לשנות לגמרי את הפירמידה. אולי לעשות איזה חריג למשהו דחוף, אבל זה יהיה החריג, אבל לא הכלל במצב חירום. אני חושבת שאפשר עדיין לתקן את העניין הזה, במיוחד בהתחשב בכך שבארגז הכלים של המצב המיוחד יש לנו כמעט את רוב הכלים שיש לממשלה כיום. אני לא מצליחה למצוא את ההצדקה לאפשר באופן כללי, ללא חריג מיוחד, לא להחזיר לכנסת את האישור, לא בדיעבד, אלא שרק התקנות ייכנסו לתוקף רק עם אישור הכנסת. גם במצבים החריגים שבחריגים, חייבים לאפשר לכנסת גם לשנות את התקנות, את התוכן, ולא רק לאשר או לדחות.

אני רוצה לדייק כמה דברים, ויתקן אותי היועץ המשפטי, המעבר למצב החירום דורש בסוף אישור של הכנסת,

בהיעדר אישור פרו-אקטיבי של הכנסת, מצב החירום לא עומד בתוקפו. נכון שבגלל עניין הדחיפות, וזה גם בחוק יסוד, בסופו של דבר הכניסה למצב החירום יכולה להיות בהכרזה של הממשלה, אבל אם הוועדה או המליאה לא אישרו לאחר מכן, המצב מתפוגג.

עצם ההכרזה, עצם ההסכמה למעבר למצב החירום יש בה כבר שסתום אחד של פיקוח פרלמנטרי,

עצם המעבר מחייב בסוף הסכמה פרו-אקטיבית של הכנסת. הכנסת צריכה לאשר את המעבר למצב חירום, אז קודם כל כבר שם הכנסת באה ואומרת: מתאים לטעמנו או לא. צריך רגע למעט, למעט במקרים של שימוש בסעיף הדחיפות שדיברת עליו, אין כניסה אוטומטית לתוקף באופן שכל אישור של הכנסת הוא בדיעבד. יש חלון זמנים, שבו התקנות לא נכנסות לתוקפן, ואנחנו מכפילים כאן את הזמן מ-24 שעות ל-48 שעות גם במצב חירום, וב-48 השעות הללו שהתקנות לא נכנסו לתוקפן, הוועדה יכולה להתכנס לפחות הוועדה הזאת די מקפידה, למעט במקרים קיצוניים שקשורים לרוב בסוף שבוע, להתכנס ולאשר את הדברים מראש. הוועדה בהחלט יכולה להתכנס ב-48 השעות האלה ולא לאשר, או לומר לממשלה: אנחנו רוצים שתכניסו שינוי, אתם לא מוכנים לשנות? אנחנו מבטלים את התקנות,

נכון שאחרי זה מגיעה גם הסמכות של הוועדה לעשות את אותו הדבר בדיעבד, לבוא יום אחרי שהן נכנסו לתוקף, ועדיין לומר לממשלה: אם אתם לא מוכנים להתקין תקנות חדשות, שבהן יוכנסו השינויים האלה והאלה שהגענו בדיון בינינו, אנחנו קוצבים את זמנן של התקנות, אנחנו מאשרים שיפקעו הלילה בחצות. מה עם תיקון התקנות? זה יהיה במצב הבריאותי המיוחד. לא, אני מדברת על החירום. יתקן אותי אדוני היועץ המשפטי, כי אני נמצא בנושא הזה בשיג ושיח עם יושבי-ראש ועדות אחרות, ופה אני רוצה לעשות הבחנה בין היבט פורמלי לבין היבט פרקטי. בהיבט פרקטי, כשהממשלה באה לכנסת ומבקשת אישור תקנות, יש דינמיקה של משא ומתן, כי הוועדה אומרת: אם אתם לא רוצים, אני לא מאשרת את התקנות, אז יש משא ומתן. זה לא שדינן של תקנות כדין הצעת חוק. אין בתקנות הסתייגויות, זה לא שחבר כנסת יכול לומר: אני רוצה שתצביעו בוועדה שבמקום מה שהממשלה כתבה, נכתוב דברים אחרים לגמרי. יש דינמיקה של משא ומתן. יושב-הראש אומר: אני לא מעמיד את זה להצבעה, חברי הכנסת אומרים: אין לך רוב לתקנות האלה, אז יש דין ודברים, אבל זה לא שיש פה איזה משטר - - - זאת הבחנה מאוד מאוד חשובה. אתה צודק בוודאי, אדוני היושב-ראש,

אבל כן צריך לשים לב שהרעיון במודל הזה, שבמצב הבריאותי המיוחד, לפחות בחמישה ימים שנתונים לוועדה, היא יכולה להתנהג כמו בתקנות רגילות, בניגוד לדעה המקובלת גם בתקנות רגילות, מה שקוראים בכנסת בז'רגון הפרקטי דה-פקטו "לתקן את התקנות" זה בעצם להגיד: אני מאשרת את התקנות, בכפוף לזה - - - גור, זו נקודה מאוד חשובה, כי יש פה איזשהו בלבול מושגים. מה שאנחנו מנסים לעשות, כדי שלא יאמרו: רגע, גם במצב המיוחד לא החזרתם את המצב לקדמותו, כי יש מי שחושב שדינן של תקנות בתקנון הכנסת כדינן של הצעות חוק. גם היום בשגרה, מה שיש לנו כשמגיעות תקנות, זה את יכולת ניהול המשא ומתן. אם הממשלה אומרת: take it or leave it, הוועדה יכולה לומר: לא מאשרים, והממשלה - - - אבל אנחנו במצב שונה, כי בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו הרי הפגיעה צריכה להיות בחוק. או מכוח הסמכה מפורשת. לא, ממש לא. אין כוונה להגיע למצב שהוא יותר מהשגרה. מצב המיוחד, אנחנו משקמים את הקיים כיום, למעט עניין אחד, שצריך שחברי הכנסת יידעו.

זה יותר מתקנות רגילות, כי תקנות רגילות לא צריכות ככלל אישור ועדה. אלה תקנות שבאישור ועדה, זו דרגה מעל תקנות שעת חירום אפילו - - - אבל חבר הכנסת רוטמן, תעזוב רגע תקנות שעת חירום, נהוג שתקנות שיש להן השלכה ישירה על זכויות יסוד, לרוב מגיעות - - - תקנות שיש להן עבירה פלילית או מכוח חוק העונשין מחויבות באישור ועדה.

אבל לא לכול יש עבירה פלילית, לא כל מה שאנחנו מביאים בקורונה יש לו עבירה פלילית. הסגירה של חוץ לארץ בדרך כלל אין לה עבירה פלילית, פשוט אנחנו אומרים איסור טיסה.

אבל על פי חוק היא לא חייבת אישור ועדה,

כדי שנאמר את הדברים לפרוטוקול, אנחנו משקמים את יכולת המשא ומתן, או את הדיאלוג הרגיל בין הכנסת לבין הממשלה, עם שתי הסתייגויות, עם שתי כוכביות, שצריך לומר אותן לפרוטוקול: כוכבית אחת, שהיא מאוד משמעותית, היא חריג הדחיפות. גם אז הוועדה יכולה להתכנס ולבטל את התקנות, אבל במקרה של חריג הדחיפות, יש נסיגה משיקום הדיאלוג. הדבר השני שגם אותו צריך לומר, תקנות שמגיעות לאישור ועדה מסוימת, אין בהן את המנגנון של מעבר למליאה. כאן אנחנו אומרים: יש שיקום של הדיאלוג בין הוועדה לבין הממשלה, אבל הדיאלוג הזה מבחינת הוועדה תחום בזמן, כדי לעשות את זה מאוד פוליטי וגס בתיאורו, גם יו"ר הוועדה צריך לדעת שאת החבל הוא יכול למתוח לנקודה מסוימת, כי ברגע מסוים בחלוף חמישה ימים, הממשלה יכולה להעביר בעצם זה עובר אוטומטית,

הדיון הופך מדיון בוועדה לדיון במליאה, ששם מטבע הדברים לא יושב-ראש הוועדה קובע את סדר הדברים, הדיונים הם יותר מובנים פורמלית, לקואליציה הרבה פעמים יש רוב. בינינו,

גם בתוך הקואליציה, אם רוב חברי הקואליציה בוועדה לא היו מרוצים מהתקנות ורצו שינויים והממשלה לא הסכימה, סביר להניח שגם במליאה לא יהיה קל לממשלה להעביר את זה. הדיאלוג יימשך, אבל הוא יימשך בסגנון אחר לשבעה ימים הנוספים, וזה לא יהיה דיאלוג של ועדה למול ממשלה, זה יהיה דיאלוג קואליציוני למול ממשלה. אבל העיקרון הוא וזה הדבר החשוב במצב המיוחד תקנות לא נכנסות לתוקף בלי אישור פרו-אקטיבי או של הוועדה או של המליאה. אדוני היושב-ראש, משהו שחשוב שהוועדה כן תיתן עליו את דעתה, כי אני חושב שזאת נקודה חשובה, במצב הבריאותי המיוחד, במצב הנמוך יותר שצריך אישור מראש, בהחלט הוועדה כן יכולה לעשות מה שהיא עושה בתקנות רגילות, וזה חלק מהרעיון, לתקן את התקנות בכפוף להסכמת הממשלה.

לתקן פרקטית, מה זה אומר? הוועדה יכולה להגיד: הבאת לי תקנות הגבלת פעילות וקבעת שהמסעדות נגיד סגורות, אני מאשרת את התקנות בכפוף לזה שהמסעדות פתוחות. מה זה אומר? אני לא מאשרת את התקנות שהבאת לי, אני כן מתקנת, אבל הממשלה היא בעלת הבית בתקנות כמו בתקנות רגילות. הממשלה צריכה עכשיו לעשות משאל טלפוני או החלטה, האם היא מאשרת את התקנות עם השינוי, אבל במובן הזה, בהחלט לוועדה כן אמור להיות הכוח. זה כוח שהיושב-ראש מכנה משא ומתן. אבל הוועדה יכולה לעשות את זה באופן עקרוני גם באופן חד-צדדי, והממשלה כמובן רשאית להגיד: אם כך, אני לא - - - אני כבר יצאתי מבולבל. אני חושב שבסופו של דבר יש פה שני תיאורים של אותו מצב, בשורה התחתונה זה אותו מצב. אלה שתי פרספקטיבות, אחת יותר ממגדל התצפית של הרשות המחוקקת. אבל בוא רגע נאמר את הדברים כהווייתם: בשעה שתיקון חוק, יש לו פרוצדורה שמעניקה סמכות לא רק לכל חבר ועדה, אלא לכל חבר בכנסת להביא הסתייגות. יו"ר הוועדה חייב להביא להצבעה כל הסתייגות. זה לא המשטר בתקנות. התייעצות סיעתית, רביזיה. מה זה הוועדה מוסמכת? אם מחר חבר הכנסת רוטמן רוצה שהתקנות ישונו בדרך כזאת, הוא יכול להכריח אותי היו"ר להביא להצבעה את הצעתו. יש פרוצדורה איך מכריחים, צריך שליש מחברי הוועדה שיכפו הצבעה. בסוף התקנות הן של הרשות המבצעת, הוועדה לא קובעת מה יהיה כתוב בתקנות, אבל היא כן יכולה להגיד: אני מאשרת את התקנות, כמו שהיא עושה בתקנות רגילות, בכפוף לזה שתעשו שינויים ב-א,

והממשלה רשאית להגיד: לא מקובל עלי הדבר הזה, אבל היא צריכה להבין שהוועדה כבר אמרה את דעתה בעניין הזה, שהיא מאשרת רק אם תיקנתם את א',

טוב שפתחתם את ההבחנה הזאת, שלא מוכרת בכנסת, כולם פועלים באוטומט ולא מבררים מה הם עושים. בוא לא נאמר את זה בצורה גורפת, אנחנו מדי פעם יודעים... הוועדות והעוסקים בדבר וגם היועצים המשפטיים לא נדרשים להעמיק בפעולה, כי היא מעשה אוטומטי שלא מחייב לברר מה עומד מאחורי זה, כי זה בסדר, כולם נוהגים כך, וזה משקף כמובן גם את הדין. בהקשר הזה, דווקא בתקנות כשהשיג ושיח המדובר ייעשה בפרק זמן מאוד קצר, הוועדה לא תוכל שוב לכתוב את הטקסט המחייב שאותו תתקין, בסופו של דבר יחתום ראש הממשלה בשם הממשלה, אלא אם יש שינוי, הדבר יצטרך לחזור לממשלה והיא תצטרך לקבל החלטה.

זה חשוב גם להתנהלות כאן בוועדה, אנחנו חוזרים כן לדרך הרגילה של משא ומתן ושיג ושיח מול ועדה, כי נאמרו פה דברים שיכולים להישמע שונה. לשם הקיצור, קוראים לזה אישור על תנאי - - - אבל אם הממשלה לא תעשה שום דבר, התקנות יהיו בתוקף. לא, אם היא לא תאשר, לא יהיו. מה קורה אם הוועדה החליטה על שינוי או צמצום מצב לשעת חירום, והממשלה לא מסכימה לכך? אין תקנות. במצב מיוחד אין תקנות, במצב חירום זה עובר למליאה. במצב כזה, המשמעות היא שאין תקנות, כי זה אומר שהוועדה לא אישרה את התקנות. לא היה מפגש רצונות במשא ומתן. זה מקביל לתקנות רגילות, שהממשלה מושכת את התקנות. מה הממשלה עושה בתקנות רגילות? אם אנחנו לא מסכימים והוועדות לא מסכימות - - -היא מושכת את התקנות, ואומרת: באשמתכם כולם יידבקו בקורונה. אם אנחנו מחליטים אחרת, התקנות נכנסות לתוקף זה לא אפשרי הפעם? רובכם משפטנים, אבל רציתי להבין בעין לא של משפטן. מה קורה בתקנות רגילות? אם מקבלים החלטה אחרת,

זה נכנס לתוקף, כי הממשלה נתנה את הסכמתה. כי היא לא משכה את זה. לא, זה לא נכנס לתוקף. אורי, זה פשוט קורה הרבה פעמים, אז זה הפך להיות, כמו שגם אייל אמר, מעין טבע שני. בסופו של דבר, בתקנות רגילות השר יכול להגיד: אני לא חותם, לא מקובל עלי, ואז לא יהיו תקנות. לא, הוא לא מביא את זה לידי הצבעה של הוועדה. בתקנות רגילות, לא בקורונה, השר מביא תקנות מסוימות לוועדה שצריכות אישור ועדה, והוועדה מאשרת אבל בכפוף לכל מיני שינויים שהיא עושה. בדרך כלל יהיה פה נציג השר בוועדה, והוא יגיד: אני מסכים שתשנו א',

אבל אם אומרים שהוא לא מסכים - - - אני מסכים שאני אשנה את ה-א',

זה מה שאייל רוצה שתגיד - - - אם אני לא מסכים? במצב שיש חוסר הסכמה, זה חוזר לשר לחתימה ולפרסום, השר אומר: אתם עשיתם משהו, שלא מקובל עלי. ואם הוועדה הצביעה בעד התקנות האלה, השר יכול עכשיו לממש אותן, אבל לא יכול לממש גם את - - - הוא לא יכול. אבל התקנות ברות תוקף. הוועדה אומרת: אנחנו מאשרים את זה, אם אתה תעשה א',

הוא אומר: אני לא מוכן לעשות, ולכן אני לא חותם,

ואם הוא רוצה לעשות א',

באופן הכי פורמלי הוא היה אמור לכתוב נוסח יפה חדש, שמשקף את עמדת הוועדה, כיוון שכמו שאמר היושב-ראש, שהוועדה לא מצביעה בדרך של הסתייגויות ושל ניסוחים, אלא יש מן אמירה כזאת של הוועדה: אם א',

לכן השר אמור לשנות את הטקסט ולשקף א',

ואולי לא הבין עד הסוף, ולכן היו אמורים פורמלית לשלוח את הנוסח הזה למזכירות הוועדה, היושב-ראש מסתכל ואומר: זה משקף את מה שהתכוונו, ובעולם אידיאלי היו צריכים להצביע שוב, אבל לא מצביעים ורואים את זה כאילו הצביעו. אבל הנוסח שמשקף את מה שאמרה הוועדה והמליצה לו ודרשה וכדומה, משתקף בנוסח שהשר מייצר. אבל אייל, צריך להגיד את האמת, בפועל מה שקורה עם תקנות רגילות, לא בקורונה, יו"ר הוועדה חותם ואומר: מצא בתקנות בנוסח שאישרה הוועדה, ובזה זה נגמר. השר מסתכל ואומר: מקובלים עלי התיקונים האלה, הוא חותם. זאת הפרקטיקה, אבל הקונסטרוקציה המשפטית היא אחרת.

אני מסכים על הקונסטרוקציה,

הייתי באמצע הדברים, אני רק רוצה להשלים. המטרה שלי היא לא לדבר דברי עיון ותיאוריה, אלא שבמציאות דווקא בהקשר הזה של דיני הקורונה, שראינו במהלך השנתיים שלפעמים יכולים להיות טעונים ומתוחים, והם תחומים בזמן בשונה מתקנות רגילות, שיש הרבה זמן ללכת הלוך ושוב, וגם בתוך הוועדה ראיתי שלא כל הוועדות מתכנסות כאן עכשיו בשובה ונחת עם הסכמות, היו גם מתחים בתוך הוועדה. פה אין מתחים בתוך הוועדה, זו ועדה שאין בה מתחים... זה בגלל האופוזיציה... רק בענייני דת ומדינה... זה בסדר גמור, אני מוכן לתת את הקרדיט על הרוגע היחסי בוועדה לחבריי באופוזיציה, יירשם בפרוטוקול... אם ניקח את מה שקורה בפרקטיקה המקובלת וננסה עכשיו לרתום אותה להסדר המוצע פה, אני חושב על הדיוק כדי להבין מה זה אומר הוועדה מתכנסת, יש לה חמישה ימים, זה לא זמן רב, ואם זה נופל בסוף שבוע, זה זמן די קצר, מתנהל מאחורי הקלעים סוג של שיח, משא ומתן פוליטי וראוי וטוב, ואז הוועדה אומרת: אוקי, אני רוצה איזשהו שינוי, אבל להחליט שזה מה שהוועדה מבקשת מהשר או מהממשלה מה הוא בדיוק הנוסח, זה איזשהו תהליך שכיום לא בדיוק קיים וצריך לחשוב איך להבנות אותו וצריך להשאיר מספיק זמן לחזור לממשלה, שהממשלה תאשר ושהוועדה תוודא בגלל הרגישויות.

אני שם את זה על השולחן, בדרך כלל מדלגים על השלבים, כי אין בהם צורך. פה זה יכול להיות מאוד מאוד - - - חשוב גם להגיד אדוני היושב-ראש, שאנחנו נמצאים במצב החירומי. גם אם זה מצב חירום מיוחד, זה מצב חירומי. יש לנו הבניית מציאות אחרת. בכל מקרה צריך לקחת בחשבון, מה זה עושה לתהליך, כאשר אנחנו נמצאים במצב חירומי, שכאשר צריך לשוב ולדון בתקנות האלה בממשלה. במצב דברים רגיל, בתקנות רגילות, יש חריגים, אבל על פי רוב זה שר אחד, ואז מגיעים לוועדה עם המסקנות של הוועדה ועם ההמלצות של הוועדה, ואז השר יכול להחליט אם

פה צריך לקחת בחשבון שצריך לחזור שוב - - - השינוי הזה פועל את פעולתו לא רק בתקופה של החמישה ימים, הוא משנה את התהליך כולו. אבל צריך להבין מה המשמעות מבחינת דיון נוסף בממשלה. ולכן ברגע מסוים, הממשלה תבין שבגלל המבנה החדש, המחשבה על העמדות שנשמעו בוועדה הרי בדיון הקודם כל התקנות האלה באות במחזורים, גם את זה צריך לזכור, פה זה לטובת הוועדה. יש מעט מאוד תקנות, שמתקינים אותן, שמשך החיים והממוצע שלהן הוא 14 יום. גם זה שסתום בטיחות מבחינתנו, אבל מבחינת הממשלה מה שייווצר כאן, למעט מקרים דחופים, זה עוד מחלוקת בינינו. תיווצר פה דינמיקה, שהממשלה באמת תבין שחלק מההערות שנשמעות בוועדה, טוב לשקלל אותן לפני שמתקינים. דרך אגב, זה כבר קורה היום. אני יכול לומר עדות אישית. הרי אנחנו הנהגנו לעצמנו שיטה, אני מניח שהיא גם היתה בקדנציה הקודמת, אני לא יכול להעיד, אבל אנחנו הנהגנו לעצמנו שיטה שבה אנחנו אומרים: ביד אחת מאשרים על פי רוב את מה שהממשלה מבקשת, אבל ביד שמאל כבר מציגים את הדרישות לנגלה הבאה, בין לבין מדברים עם הממשלה, בין אם חברי הוועדה, בין אם יושב-ראש הוועדה. יהיה פה תהליך יותר מובנה.

דבר שני שאני רוצה להזכיר שאחד השינויים שמוכנסים כאן ואם זה לא מספיק ברור, צריך לחשוב על זה המבנה של קבינט הקורונה משתנה בהצעת החוק. הוא הופך לפחות ממשלת זוטא, זאת בחירה של הממשלה איך היא מרכיבה את קבינט הקורונה, ואם אני לא טועה, חלק מהסמכויות - - - אבל לא שינינו את העיקרון שיהיה קבינט קורונה.

קבינט הקורונה כרגע בהצעה שלכם - - - ההצעה המתוקנת לא אומרת מה ההרכב, היא אומרת שזה לא קשיח. אבל היא אומרת שגם מבחינת הגודל של קבינט, מכיוון שאתם אמרתם שאחת הבעיות בדינמיקה הזאת של פיתוי הוועדה לדרוש שינויים ואתם אומרים: תקשיבו, כל שינוי קטן שנכנס ברמה הנורמטיבית מחייב אותנו לסבב חדש בממשלה, אנחנו נזכיר, וזה בדיוק הולם את ההבחנה בין מצב חירום לבין מצב מיוחד, כי במצב חירום הגיוני שבהחלטות המז'וריות של התמודדות עם מצב החירום, הממשלה בהרכבים מלאים לוקחת את ההחלטות הגדולות והדרמטיות, אבל ברוך השם לממשלת ישראל יש עוד הרבה מאוד דברים להתעסק חוץ מהקורונה. לכן יכול להיות שמה שנולד מתיקון החוק הזה וזו גם המלצתי לממשלה זה להבין שבמצב מיוחד, להבדיל ממצב חירום, קבינט הקורונה לא צריך לכלול חצי מהממשלה, כך שאין דלתא בין הפעלת קבינט הקורונה לבין הפעלת ממשלת ישראל כולה; ויכול להיות שזאת אמנם לא היוועצות עם שר אחד,

לפחות ראש הממשלה ושר הבריאות הם בתוך האירוע הזה כל כולם, אולי גם השר לביטחון פנים שמופקד על האכיפה, אבל כשיש קבינט של ארבעה שרים, חמישה שרים, שזה מה שיכול להיות בזמן מיוחד, ידברו עם חמישה שרים ויקבלו את הסכמתם. ההחלטה לעניין הזה מסורה בידיכם, אני לא מתווכחת, אני רק אומרת שתבינו את ההשלכות של מה שיקרה. ההשלכות של מה שיקרה הן שבמצב חירום, אנחנו נתחיל - - - למה? בחירום יש 48 שעות. כל החוק הזה הוא במצב של חירום, אדוני היושב-ראש.

בית המחוקקים הולך לשנות אני מבין שאתם חיים בתודעת חירום. המילה חירום היא לא מילה ספרותית.

חוק ומשפט במצב רגיל לא מתכנסת תוך 24 שעות, כמו שהוועדה מתכנסת כאן. גם במצב רגיל, ועדת החוקה, חוק ומשפט לא מתכנסת שלוש, ארבע פעמים בשבוע כדי לדון בתיקוני תקנות. לכן זה מצב מיוחד. עכשיו אנחנו נמצאים גם במצב חירום. כרגע באומיקרון. אבל גם במצב בריאותי מיוחד, שהוא מצב חירומי, הוא לא מצב רגיל, התוצאה של מה שעושים פה כרגע היא שבמקום לתת לממשלה את האפשרות להגיב לאירועים, אנחנו נלך ונחזור,

עוה"ד נויפלד, זאת בדיוק המשמעות של פיקוח פרלמנטרי. אבל בסוף יש ציבור שצריך להתמודד עם המחלה.

בסוף יש גם ציבור, שצריך להגן על זכויות היסוד שלו. חבל שאנחנו חוזרים לזה, כי מבחינתי הנוסח הזה הוא נוסח מוסכם עם הממשלה. אם רוצים לפתוח את הכול, פותחים. רק אמרתי מה המשמעות. המשמעות היא שכנסת ישראל אומרת לממשלת ישראל, בצד יישר כוח על ניהול מצב משברי קשה ומורכב, שקיבלנו תזכורת כואבת לפני כמה שבועות איך הוא באחת עובר מרגיעה לגאות חדשה. בית המחוקקים כאן אומר: נכון, אנחנו לא מוכנים לנהל מצב מתמשך של שנתיים, שבו התודעה היא פלאטו של חירום. באופן פוליטי ואידיאולוגי, זו כדרך אגב בדיוק האידיאולוגיה של ממשלת ישראל הנוכחית ושל הקואליציה שתומכת בה. אני לא יודע, אני חבר קואליציה, אני יודע שהממשלה הזאת - - - למה זה עניין של קואליציה-אופוזיציה, אדוני היושב-ראש? אני אומר שהממשלה הזו, בצדק זו לא ביקורת, בצדק גם הניפה, אחד מדגליה, זה לאו דווקא שהאחרת לא היתה עושה את זה במצב הנוכחי, יכול להיות שגם ממשלה שהיתה מובלת על ידי האופוזיציה, בהינתן חיסונים, בהינתן שנתיים של מידע רפואי, היתה באותו מקום, אני לא מעיד על האופוזיציה. אני מעיד על הממשלה, שנתמכת על ידי הקואליציה, שהדוקטרינה שלה, לא באופן לעומתי, אבל הדוקטרינה היא: חיים עם ההתמודדות עם הקורונה. זאת אומרת, שהעידן הזה שבו הכול חירום באותה מידה, באותה מדרגה נורמטיבית, העידן הזה מגיע ב-31 בינואר לסיומו. הפרטנזיה שאנחנו לא מבינים שיש הליך יותר ארוך, כדי שאנחנו נחזיר את הפיקוח הפרלמנטרי אנחנו לא מבינים? אנחנו מבינים, אבל אנחנו דווקא חושבים שזה חשוב, בגלל שהמצב כפי שהיה עד היום באמת רוקן את הכנסת מהסמכות שלה לאשר תקנות לפני שנכנסות לתוקף. זו היסחפות. לא. אחרי ששיפרנו דרמטית את ארגז הכלים של הממשלה, בצדק, להתמודד עם המגיפה, ההצעה הזו נכון, משדרגת, דרך אגב, לא בצורה ענקית וגורפת, במידה מסוימת את הפיקוח הפרלמנטרי. אני חושבת שזה צריך להיות יותר. אני לא מייצג את עמדת האופוזיציה, אבל בהכרה שלי כשאני משתתף בישיבה, אני רואה לנגד עיניי מצב חירום/לא חירום מתמשך. אף אחד לא אומר לי שהוא עומד להיפסק. אם אנחנו מקשיבים למומחים כאלה ואחרים, אולי יש לי ראייה פסימית, זה דבר מתמשך. לכן אני רואה את זה הפוך, כמעט כשגרה, עד שלא יגידו לי אחרת. בעיני רוחי, זה הולך להיות זמן רב. נכון, מצב חירום כמעט ברמה תודעתית במדינה דמוקרטית אתה אומר: אני צריך צעדים דרסטיים לפרק זמן מסוים, והנה אוטוטו נגמרת המלחמה, חוזרים לשגרה. זה לא המצב פה. יש מצב חירום קורונה ויש מצב שגרת קורונה. יש הגדרה של מצב חירום? שלא תצא תקלה תחת ידי, עוזרי הנאמן אומר שאתה התכוונת בדבריך בנושא של השמיטה לפעולת הליכוד, אז הנטיעה הזאת היא אסורה בהחלט. תודה על ההבהרה. אני אומר שהיא אסורה בהחלט. אמרתי שאולי הם היו צריכים לעשות את זה לפני שנה. קודם כל, כמו שאמרתי בדיון הקודם,

בוודאי יותר טוב מהמודל הקיים. זה שיפור, זה שיקום, אני לא רוצה לחזור על כל הדברים הטובים שנאמרו, ואכן זה שיפור. אני מסכים עם חברת הכנסת גבי לסקי, שהיה יותר נכון לעבור למצב שגם במצב החירום שלא חייבים שיהיה שמצב חוק הקורונה הרגיל יהיה אישור קונסטיטוטיבי של הכנסת ולא בדיעבד בשום מקרה. אני מסכים שככל שמאריכים את התקופה של מצב החירום המיוחד ל-48 שעות, זה כבר מתקרב לשם, ואולי אם היינו מכניסים 72 שעות, היה כבר יותר טוב, אבל עדיין העובדה שברירת המחדל היא שהחוק נכנס לתוקף, מכניסה אותנו לבעיה מבחינת הפרדת הרשויות. החשש הוא שחלק גדול מהזמן יעבור כמצב

צריך להיזהר גם לא לכתוב רק מסיבות אפידמיולוגיות, כי גם אם תקנה עומדת לפקוע, צריך להגיד שעלול לקרות נזק אפידמיולוגי? לא. מה שנוסח שם יפה זה החלופה של ושלא יכול להיות שהסיבה היא שחיכינו לרגע

אני לא אשתמש במילה חירום, גם ועדות הכנסת שמעורבות בתחום הקורונה, עובדות במתכונת מיוחדת. אם קרה המקרה שהגיעו התקנות ביום רביעי בלילה, קודם כל במצב מיוחד תספור חמישה ימים. אבל אם נדרש

אני אסביר אחרת מה יקרה, ופה עוה"ד דנה נויפלד מאוד צדקה. אם אנחנו לא נאפשר לממשלה את המציאות הזו,

הממשלה כל הזמן תאמר: חברים,

ברוב הפעמים.

לומר לך בכנות, שאנחנו עם האינטנסיביות הזאת נחזיק עוד חצי שנה? שכל פעם שאתם עושים תקנות,

בראשון ובחמישי מתכנסים? לא כי אנחנו רוצים לשבת בתל אביב, אלא כי יש עוד דברים שהוועדה צריכה להתעסק בהם. היושב-ראש, אני אשמח

לאפשר לממשלה להגיב מהר, הממשלה יכולה להכריז על זה עוד לפני האישור של הכנסת, אבל אם הוועדה או המליאה לא נתנו אישור למעבר

-אלא רק לכיוון מסוים, מה טוב, אבל הרעיון הוא כאן המדיניות שבאה לידי ביטוי בתקנות. אבל הפיקוח הפרלמנטרי בעיני זה נכון שיש לו המון המון מטרות וסיבות, אבל בסופו של דבר, הסיבה העיקרית שאנחנו עושים פיקוח פרלמנטרי זה כדי להגן מפני פגיעה

וכלה בחופש ביטוי, הפגנות וכו', מדובר פה בזכויות יסוד של אזרחי ישראל.

מטרטרים אותנו כל יום לוועדה. אם אנחנו בדיון אחד, גם של

כפי שיש לנו הכוח לעשות בחקיקה, היינו מצליחים להגיע למתווה מאוזן וטוב, שמקבל את אישור הכנסת, ויותר מזה, את הפיקוח הציבורי, כי כאן מתקיים הדיון הציבורי.

אבל כאשר הוא מגיע כאן לוועדות הכנסת, הוא נפתח לציבור. אנחנו שומעים קולות רבים, ועל גבי

לבין מה שאנחנו זקוקים לו בשטח, איך שזה מתכתב במציאות עם חיי היום יום של אזרחי ישראל. לשם כך,

ההסתייגות השנייה שאותה אני רוצה להגיש בשם ועדת החינוך,

שהם עסקו בנושאים האלה במשך שנים, הם מכירים אותם. כאשר לא מאפשרים הופעה של אמנים מחוץ לארץ, אחרי שהם עברו סדרת ייסורים מהגיהינום להגיע להופעה והמשמעות של ביטול

יש לזה משמעות כלכלית אדירה, יש לזה משמעות אדירה על המורל הציבורי,

אליפויות אירופה שאמורות להגיע או שאמורים לשלוח לשם. על זה אנחנו

נמצאים אצלנו חברי כנסת בעלי מומחיות ייחודית גם מעולם התרבות והספורט, ולכן כל הגבלה בתקנות קורונה על עולם התרבות

שתי ההסתייגויות שכרגע אני הגשתי ויעמדו על הפרק. בסדר גמור, נעסוק בהן בהרחבה ונתאם אתך את הדיון. תודה רבה. במענה לחבר הכנסת רוטמן ששאל מקודם, תשימו לב שההורדה של האפשרות להכניס תקנות שהן בגדר הקלה לתוקף

אומרת שלמעשה אנחנו יכולים לגרום לזה ש-12 ימים הקלות לא תיכנסנה לתוקף, על אף שזה מקל על הציבור - - - לא, את טועה בדבר אחד,

זה לא קשור,

במקום 35 יום, ואז לבוא אליך

בייחוד כשמדובר על טיסות לחוץ לארץ, 12 יום זה

אפשר לפתור אותה בהרבה דרכים, אפשר גם לפתור אותה שהתקנות מוארכות אוטומטית לשבעה ימים.

רוצים להקל, לא רוצים להאריך. אבל גם בהקלה אתם מביאים לפעמים דברים,